בוקר טוב. לפני פתיחת הישיבה קיבלנו בצער רב את הבשורה הרעה ברוך דיין האמת על פטירתו של מר"ן ראש הישיבה הרב הגאון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, שנפטר בן 100 שנים. ראש ישיבת פוניבז',

אבדה גדולה לעם ישראל. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים. אנחנו מפה מעבירים תנחומים לקהל הגדול.

"חכם שמת הכול קרוביו", אז כולנו אבלים ונבכה את השריפה אשר שרף השם. אנחנו מתחילים את הדיון השני בעניין הצעת חוק העונשין (הגדרת איום) של חבר הכנסת יצחק קרויזר. נמצאים איתנו נציגים מהפרקליטות, מהמשטרה ונציגי החברה האזרחית. אנחנו סיימנו את הדיון הקודם עם איזשהו קושי לייצר את ההגדרה הנכונה לעבירה שתכניס את מה שאנחנו רוצים שתכניס ולא תכניס את מה שאנחנו לא רוצים להכניס, ותתמודד עם המציאות בשטח כפי שאנחנו שומעים עליה. אחד הדברים שאיתם סיימנו את הדיון הקודם זאת שאלה שעלתה,

עקב דברים שנאמרו על-ידי אנשים בדיון, על תלונות שמוגשות ונסגרות עם מה שמכונה "חוסר עניין לציבור". היום כבר אין העילה הזאת שינו את השם שלה לשם קצת יותר פוליטיקלי קורקט אבל מטריד לא פחות. קיבלנו נתונים מאגף החקירות והמודיעין על העבירות. המסמכים נמצאים לפניכם, חברי הכנסת. אני אציג את הנתונים, יציגו את המידע, יציגו את האתגרים. נמצאים פה נציגי המשטרה, אבל דווקא כדאי שנפתח בנציגי הפרקליטות. חבר הכנסת סעדה, אתה ביקשת לדבר ראשון, בבקשה. אחריו נציגי הפרקליטות שינסו להסביר לנו את הבעיה שהם רואים בהגדרת העבירה כיום, איפה הם נתקלים במחסומים ומה הם מציעים. סיימנו חוב מהדיון הקודם שהיו באמצע הדברים ואמרו שהם יפתחו חלק גדול מההערות שנשמעו אפילו בדבריו הקצרים של נציג הסנגוריה העברנו להתייחסות. סליחה, אני חוזר בי חבר הכנסת סעדה ידבר, יסיים את דבריו ויציג את העניין ישי שרון מהסנגוריה הציבורית ואז נשמע את נציג הפרקליטות. חבר הכנסת סעדה, בבקשה. בוקר טוב. הפרוטקשן הוא תופעה קשה שתופסת את כל הציבור הישראלי. קודם כול זה תופס בממד של הביטחון האישי. אזרחים במדינת ישראל מרגישים שאין להם ביטחון. נלווה לזה גם עניין יוקר המחיה כי כולנו משלמים את המחיר. כשקבלן משלם פרוטקשן כולנו נאלצים כי המוצר עצמו מתייקר, זאת כלכלה. על פי הדוח של ארגון השומר, 73% מהאנשים חוו ניסיון סחיטה. זה נתון מדהים, ו-55% לא מעוניינים להתלונן. זה מלמד שיש לנו פה בעייתיות של ציבור שחושש להתלונן. לכן כשאנחנו מנסחים או מציעים הצעה אנחנו צריכים לקחת בחשבון את החשש ואת הפחד של אנשים. הפרקליטות והמשטרה מכירים את החשש ועד כמה אנשים לא ששים להגיע להתלונן, בלשון המעטה, וגם מה יקרה אם הם יתלוננו. המשטרה לא תעמוד לצדם בדקה שאחרי כן. לכן זה אירוע מורכב וחשוב לנו להבין איך אפשר לתת הגנה לאזרחי ישראל. ראיתי את ההצעה של מחלקת ייעוץ וחקיקה מי שותף בכתיבה שלה? אנחנו. קראתי את זה ואמרתי לעצמי שלקחתם הצעה טובה של המחוקק בכנסת ועיקרתם אותה מהתוכן שלה. כי אתם אומרים אין בעיה, אנחנו נגיש כתבי אישום, אבל הכול בתנאי שאותו אדם הפוגע יהיה מודע לכך שהצד השני נפגע והוא מאוים. איך אפשר להוכיח את זה? רק אם הצד המאוים יבוא להתלונן. אחרת לא נדע את זה. אתם יודעים עד כמה זה מורכב וקשה. הרי זה לא יקרה. למה המחוקק, וקרויזר שהגיש את ההצעה רצה לייצר חזקה? בגלל המורכבות, בגלל שאנשים חוששים. אז מה אתם עושים? במקום לתת מעטפת משפטית ולהגן על הציבור, אתם אומרים בסדר גמור, אנחנו נכתוב נוסח כזה שבסופו של יום נגיע לאותה תוצאה. מה התוצאה? שאף אחד לא יתלונן ולא יוגשו כתבי אישום. לכן חייבים שתהיה כאן חזקה כדי שאפשר יהיה להוכיח בבתי משפט, כדי שהפרקליטות תוכל להגיש כתבי אישום ובית המשפט יוכל לגזור את הדין, ושבסופו של יום הציבור יזכה להגנה. זה דבר אחד שחשוב בעיניי. דבר שני, עניין הענישה ביקשנו עונשי מינימום. הצעת החוק מדברת על 10 שנים. בהצעה שאתם כתבתם הורדתם אפילו ממה שהחוק קובע. החוק קובע 9-7 שנים כתבתם חמש שנים. אחד הטיעונים שלכם בחוות הדעת המשפטית הוא שבין כה השופטים לא נותנים ולא ממצים את הדין.

חוות הדעת אמרה שהענישה היא יחסית נמוכה בגלל הסדרי הטיעון, בדיוק בגלל הבעיה שתיארת קודם, שמתלוננים בסופו של יום לא מעוניינים לבוא למשפט להעיד. הבעיה היא לא בחוק. בחוק יש לנו באמת 9-7 שנים. בבתי משפט הממוצע הוא בערך שנתיים, לפי דוח שהוגש על-ידי המשטרה. כיום העונש הוא בין 9-7 שזאת ענישה מאוד נמוכה של בתי המשפט. אני מכיר את זה מעבודתי בפרקליטות בעבירות אחרות. עבירת השוחד בעבר הייתה 7 שנים. זה היה עבודות שירות, ואם היינו מקבלים שנה זה היה יום של הישג גדול. העלו אותה ל-10 שנים. וגם אז - - - הם בין כה וכה לא ממצים את הדין שזה 7 למה להעלות ל-10? וכשזה עלה ל-10 ענישה בשוחד היום היא 5,

7 וזכיתי להגיע ל-9 שנים עם ערן מלכה. זאת אומרת יש שינוי. כי ברגע שהמחוקק אומר, הרמנו את הרף, בית המשפט מבין שהוא חייב ללכת עם המחוקק, אחרת יהיו עונשי מינימום בעבירות האלה. לכן כדי להגן על הציבור חייבים שני דברים: א', חזקה, ב', ענישה מחמירה. כל ניסיון אחר ליצור חוק אחר אבל שלא ייתן בסוף את החזקה לא יהיה מי שיגן על אזרחי ישראל. אתם נמצאים במגדל השן ואתם לפעמים מנותקים ולא רואים מה עובר הציבור, ואיך הציבור כולו משלם מחיר בעניין הזה. לכן חשוב שבסופו של יום כשאתם לוקחים את החוק וחושבים איך לנסח אותו תראו לנגד עיניכם כל הזמן את אותו אזרח שעובד למחיתו, אותו חקלאי שכשמגיע אותו עבריין ובגלל שלא שילם לו פרוטקשן שורף את כל הגידול שלו של שנה, או קבלן ששורפים לו את כל הציוד ההנדסי שלו ששווה מאות אלפי שקלים. הוא לא יכול להתלונן כי אחרי שהוא יתלונן העבריין יפגוש אותו, לא אתכם. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. אני אשמח שתסייע לנו מניסיונך: אחת הבעיות שאיתה התמודדנו וכדאי לקבל עליה מענה, וכולנו באותו צד גם בדיון הקודם לנסות לייצר את ההגדרה שמצד אחד משתמשת בכלי של חזקה או משתמשת בכלי אחר שלא מחילה את עצמה כמו ההגדרה המקורית שעליה דיברנו בדיון הקודם על סיטואציות תמימות. כלומר ההגדרה, כפי שהיא קיימת בנוסח הפרטי ועל זה אין מחלוקת גם אם המציעה, כולם הבינו את הבעיה כוונתה מאוד רצויה, ואני תומך בה הצבעתי בעדה גם במליאה. אבל כשאתה בא להחיל את המבחן שהיא מחילה אני אספר עכשיו את הבדיחה על עורך דין. תקרא את הנוסח של ההצעה המקורית כולם פה עורכי דין אז יעריכו את הבדיחה למרות שהיא על חשבוננו: אדם המקבל כסף או טובת הנאה מבעל עסק באופן שאינו חד-פעמי ללא אספקת שירות או תמורה הולמים ובלי שסיפק הסבר מניח את הדעת, יראו אותו כמי שאיים על המשלם. כמעט כל עורך דין שנותן ריטיינר לעסק חשוף לדבר הזה. אתה צוחק, אבל אני לא צוחק. כי לא רק עורך דין כל חברת שמירה לגיטימית תצטרך עכשיו לייצר הוכחה מה - - אם היא לא נותנת. אני אגיד לך מה הנפקותא בפועל. אם חברת שמירה - - איננה נותנת שירות הולם.

אני אסביר לך מה הכוונה: היא נותנת שמירה ואין שומר זה אומר דרשני. אני אסביר לך איך זה עובד בעולם הפרוטקשן לא צריך שומר. אני אגיד לך שהרבה מאוד חברות אבטחה שמות לך מצלמה ומחברות אותך למוקד. אז, קודם כול, זאת שמירה. אבל בוא נסכים על הצד השני: אם אין שומר ואין מצלמות אבטחה זה אומר דרשני. על המקרים הללו אנחנו קובעים את החזקה וגם את החזקה, כפי שאתה יודע, בעולם הפלילי ניתן - - - אז פתרת לי את הבעיה על חברת שמירה.

הרישוי של חברות שמירה סגור מבחינתכם? איפה זה עומד? שם הפתרון הוא במסגרת רישוי חברות שמירה, ושם הפתרון הוא ברישוי.

כי הרבה פעמים יש להם רישוי אבל הם - - לא תמיד.

יש חוק ממשלתי שמחכים לו. חשוב לי לציין שהפתרון שהם נתנו שולל את החזקה, והוא יוצר סיטואציה שאף אחד לא ימסור - - - התחברתי לדברים שאמרת ולא חלקתי. הצגתי את הצד השני שהוא הדיון הקודם.

כולנו מסכימים שהנוסח אם כולנו היינו חושבים שהנוסח שמשרד המשפטים מציע באיזושהי טיוטה פה נותן מענה נכון אז היינו מסיימים את הדיון. מחוקקים ומתקדמים. הוא לא נותן מענה נכון. הוא אפילו

מענה הוא לא נותן. אין לו משמעות. אין לו נפקא מינה, אין לו משמעות מעשית. בואו נשתמש בכל הקשת: מחסר משמעות לחלוטין עד איננו נותן מענה מספק. ככה נכסה את כולנו ונגיע לקונצנזוס. בחלקו יש לו בעיות או לא זה לא משנה. זה שהנוסח שעבר בטרומית: כל נותן שירות לעסקים באשר הוא חשוף לעבירה פלילית שאין כוונתנו להעמיד אותו חשוף אליה בין מדובר בחברת שמירה ובין מדובר בחברה שנותנת שירותי ניקיון ובין מדובר בעורך דין, ביועץ אסטרטגי, במתן פרסום, במי שמוכר לידים בפייסבוק זה יכול להיות כולם. כולם נכנסים לאירוע הזה. ואתה יודע מה ההשלכה הבעייתית של עבירה פלילית שמוגדרת באופן רחב מדי?

יפה. אז עכשיו נשאלת השאלה האם יש לך הצעה אופרטיבית לנוסח שמצד אחד נותן חזקה ורעיונות ומצד שני הוא לא הנוסח שמופיע בטרומית שכולם מבינים את הנזקים שבו. זה חלק מהאירוע, זה סיעור המוחות שאנחנו עושים פה ולנסות לאתר איפה הבעיה, איפה הבעיה בנוסח הקיים של עבירת האיומים והחסמים הראייתיים שנתקלים בהם שאיתם צריכים להתמודד בשטח, איפה הארגונים מזהים שמגישים תלונות והן לא מטופלות, כי אם אנחנו מגלים שהבעיה היא

ואנחנו מנסים לייצר עבירה ללא מתלונן שזה חלק מהעניין פה וזה בעייתי מאוד מהרבה בחינות אחרות לייצר עבירה בלי מתלונן אולי הפתרון הוא פתרון מבצעי להגנה על מתלוננים. - - - אתה אומר שאי אפשר אבל אולי הפתרון הוא - - זה לא פרקטי,

הכול נכון. אבל גם הנוסח של קרויזר לא פרקטי. אתה צודק.

אז כולנו פה יחד בדבר הזה. עכשיו נפשיל שרוולים ולמלאכה. תודה רבה, חבר הכנסת סעדה. אלה שיעורי בית שכולנו עובדים עליהם בהקשר הזה, זה לא אישי. אנחנו מנסים כולנו לאתר את הפתרון לזה. אפשר הערה קטנה? אני מנשיאות המגזר העסקי. את בעיית הפרוטקשן לא ניתן יהיה לפתור, לדעתי, מהצעת החוק הזאת. מה שכן צריך להתמקד בו, אם כבר הגענו לרגע הזה אחרי שציינת קודם הגנה על עדים שכלל המשאבים של מדינת ישראל צריכים להתגייס לטובת הטיפול הזה: בהגנה על עדים, רשות המיסים, הלבנת הון ומשטרת ישראל בכל הכלים שלה כולם. מה שצריך לתת בחוק הזה זה את הכלי למשטרה כדי שהם יוכלו להגיע לבית המשפט, משהו שהם לא מצליחים היום. בזה צריכים להתמקד. כי היום הגדרת האיום - - זה מה שאנחנו מנסים לעשות. שמחה, פרוטקשן זה שמירה. ההגדרה היא רחבה כי לא רשמו "שמירה". אבל אם היו רושמים "שירותי שמירה" זה היה פותר את כל הבעיה. הפתרון הממוקד של שירותי שמירה, הצעת החוק הממשלתית נותנת לו מענה הרבה יותר טוב. הבעיה היא שכבר חמש שנים לא מקדמים אותה.

אבל "אחוז מזה וגם מזה - כי בסוף פרוטקשן זה שמירה, זה לא סתם מי שמביא לידים ולא עורך דין. תכתוב "שמירה" אתה תגביר את הענישה. זה משמעותי, זה חשוב, זה יגן על אזרחי ישראל. אני לא אומר שלא. אבל אתה רק תטה את כל שירותי הפרוטקשן לשירותי ייעוץ עסקי. או ניקיון.

זה מה שאמרו לנו אנשים בשטח. למה ייעוץ עסקי? אסטרטגי, כלכלי?

בסוף אתה מכניס אותם גם לעבירה של קבלת דבר במרמה כי אין ייעוץ - - אני רוצה - - אנחנו בבעיה. אני לא אומר שהפתרון הוא מוחלט אבל עדיף ממה שהציע משרד המשפטים שאין מספיק פתרון. נכון. בפרוטקשן של שירותי שמירה עדיף פי אלף אמירה של הליך שירותי שמירה. הוא נותן מענה הרבה יותר הוליסטי והרבה יותר טוב, וממילא הוא גם מייצר עבירה לכל מי שמספק שירותי שמירה ללא רישיון. פה אני עדיין צריך, לשיטתך, להראות בסיס עובדתי. אני מקל יותר מזה החוק שלהם מקל על הבסיס העובדתי. אני לא מכיר את החוק. מה העונש?

זה חשוב כי פה מדובר על 9 שנות מאסר מה הענישה? לפני שאתה רץ מה הענישה? אין ענישה. זה חוק רגולטורי, זה לא ענישה.

חברים, אנחנו מדברים איזו ענישה יש בחוק שעדיין לא קיים ובחוק שאין לנו הנוסח מולנו. אבל אנחנו יכולים לקבוע: "מספק שירותי שמירה" אחרי שיש לנו חוק רגולטורי או במסגרת החוק הרגולטורי ואז לקבוע: מי שמספק שירותי שמירה ללא רישיון כדין מאסר, קנס מנהלי, החרמה". זאת עבירת מקור של הלבנת הון. נכון? שם המענה?

מה העונש על הלבנת הון? אבל אתה צריך להוכיח. אתה צריך להוכיח שהוא סיפק שירותי שמירה בלי רישיון. אתה שוב תצטרך למצוא את עצמך - - לא.

זה לא יעזור לך ללא רישיון.

בית משפט יפסוק על מי שלא פעל ברישיון שבע שנים? הנושא של שירותי שמירה נשים אותו שנייה בצד כי אם אתה מצמצם רק לשירותי שמירה בחוק הזה אתה מסיט את כל הפרוטקשן לדברים אחרים. הוא צריך לקבל מענה הוליסטי הרבה יותר. עבירה של שירותי שמירה ללא רישיון תטופל במסגרת הלבנת הון ששם זה עונשים וחילוטים הכלים המתאימים להתמודד איתם פי אלף יותר טוב. ככל שאנחנו רוצים לגעת בהגדרת איום אנחנו צריכים לא להצטמצם רק בנושא של שירותי שמירה כי כבר עכשיו זה לא רק שם. צריכים לשמוע מאנשים בשטח, לא לעסוק בתאוריות, ובעיקר לשמוע מאנשים בסנגוריה, בפרקליטות ובמשטרה במקום לעשות ספוקלציה מה יקרה אם נקבע שירותי שמירה ומה יפסוק בית המשפט בהשוואה להלבנת הון לפי חוק שירותי שמירה,

זה 17 נקודות down the road. שני משפטים. אני יושב כאן ושומע אתכם ואני בהלם. הגעתי לדיון הזה וחשבתי שנטפל באמת בבעיה. אתם לא מטפלים בבעיה, אתם מדברים על שירותי שמירה. אתם יודעים שלכל עסק נכנס ילד בן 16 ואומר לך, אם אתה לא משתלם 5,000 שקל הלילה יירו עליך, ואם הוא לא ישלם עד הלילה יירו עליו. המשטרה יודעת את זה. מגיעים עם אופנועים ארבעה, חמישה אנשים, יורדים לתוך העסק, נכנסים אליו ואומרים לו, אתה צריך לשלם כל חודש מיסים 20,000 שקל, ויוצאים מהעסק. והבן אדם משלם 20,000 שקל.

המשטרה לא מטפלת. אנשים יושבים במזגנים בפרקליטות ובבתי המשפט לא קולטים. אני יושב כאן ושומע אתכם ואני בהלם. מה זה שירותי שמירה? זה לא רק שירותי שמירה כל עסק במדינת ישראל משלם היום דמי חסות. אם הוא לא משלם יורים עליו, ואם לא יורים בו בהתחלה

ואם לא יורים בו בראש. אתם לא קולטים. אני הגעתי לוועדה הזאת כי הנושא הזה כל כך מקומם אותי, שאני אומר שאם לא ניקח את הנושא הזה לידיים אני אומר לך, יש שלטון מרכזי שזאת הממשלה והכנסת ויש שלטון מקומי שזה הרשויות המקומיות, אבל זה שלטון יותר חזק מכולם אלה ארגוני הפשע. היום הם לוקחים מיסים הרבה יותר מאשר המדינה לוקחת מיסים. המשטרה לא עושה כלום. יושבים פה מהמשטרה, ואני רואה אותם המשטרה לא עושה כלום בנושא הזה. מקסימום מגיעה, לוקחת תלונה ואחרי זה לא נעשה כלום. לכן אנחנו צריכים לקחת את זה ברצינות. קראתי את החוק שמוצע בטרומית. זה לא חוק. אני חשבתי להגיע לכאן וקודם כול להחמיר את עונש מינימום לחמש שנים - - עשר,

שלא יהיה שיקול דעת לשופטים. שופטים במדינת ישראל הוכיחו שהם רחמנים בני רחמנים. אנשים כאלה צריכים לחטוף חמש שנים בפנים עונש המינימום. המקסימום לא עשר שנים, 15 שנים מצדי. להגיע לעסק ולקחת כסף הוא צריך לשבת בפנים 15 שנים, לירות על מישהו צריך לשבת 20 שנה בפנים. אתה צריך להחזיר את השלטון למדינה. היום איבדנו את השלטון. תודה רבה. ישי שרון, בבקשה. בדיון הקודם דיברתי כמה דקות בקצרה אז אולי התמורה לא הייתה הולמת ואפשר להחיל עליי את החזקה שזה היה מחמת איום. אני רוצה להתחיל בנקודת המוצא. אנחנו עוסקים בקביעתה של עבירה פלילית חדשה או בהרחבה ניכרת של עבירה פלילית קיימת. זה לא דבר של מה בכך, במיוחד כשעל הפרק עבירה פלילית שהיסודות שלה מעורפלים ולא ברורים עבירה מסוג פשע, שכרגע היא לא עומדת בדרישת הוודאות לחקיקת איסורים פליליים, ולמיטב ידיעתי, אין לה תקדים - - - תנאי סף שהוא הכרחי אבל לא מספיק הוא הצגת תשתית נתונים ודוגמות קונקרטיות שמעידות על צורך מובהק בהפללה שאנחנו מדברים עליה. בהקשר הזה אנחנו צריכים לבדוק האם לא קיימות חלופות אחרות שיכול להיות שהן יותר אפקטיביות. חלק מהחלופות כבר הוזכרו בדיון הזה. אני רוצה לומר משהו על המאפיינים הייחודיים של עבירת הסחיטה. אנחנו מחלקים את חוק העונשין לעבירות שהן חד-ערכיות, זאת אומרת שהמעשים ברובם המוחלט הם מעשים אסורים בתכלית האיסור,

לעומת זאת עבירות כמו עבירת הסחיטה זוכות לכינוי "התנהגויות דו-ערכיות". יכול להיות שיבואו בגדריהן התנהגויות מקובלות, נורמטיביות.

גם התנהגויות בעייתיות ומגונות אבל לא מוצדק להפליל אותן יכול להיות שהן מקימות עילה לפי דיני החוזים או דיני הנזיקין. על הרקע הזה גם בספרות וגם במשפט ההשוואתי הגישה אומרת שבעבירת הסחיטה כמו בכל העבירות הדו-ערכיות היא צריכה להיות מתוחמת באופן צר, מצומצם וברור. חלק מהמדינות,

דורשות התנהגות שהיא עצמה לא חוקית או לפחות שאינה מוצדקת. במשפט הישראלי בחרו בגישה הרבה יותר רחבה בחרו בעבירת סחיטה שגם מנוסחת וגם מפורשת על-ידי בית המשפט,

פרשנות שהיא לא מובנת מאליה שהיא ליברלית ומרחיבה שהיסודות שלה מאוד רחבים. "ליברלית" אתה מתכוון לא ליברלית. אני אנסה להבין מה הליברליות פה. פרשנות מרחיבה בפלילים זה ההפך מליברליות. אולי יום אחד נדבר על שמרנות וליברליות במשפט פלילי יש לי על זה הרבה מחשבות. כתבתי על זה רבות. הפרשנות היא תמיד מצומצמת בפלילי. מישהו חושב פה אחרת?

לא צריך א'-ב' של ג'-ד'. פרשנות מצמצמת לעולם כי זה משפט פלילי. זה המדינה מול האזרח, זה עקרון החוקיות. צריך לדעת. טלי, בוקר טוב. אני מזכיר שכבר בחוק עצמו בעבירת הסחיטה רשום שהאיום יכול להיות בעל-פה, יכול להיות שהוא בהתנהגות. נכון, בכל דרך. הטלת האימה נעשית בכל דרך אחרת, כמו שרשום בחוק. וגם הפסיקה פירשה את זה בהרחבה וקבעה שהאיום יכול להיות מרומז, יכול להיות עקיף, הוא יכול להיות מוסווה בדברים תמימים שאין להם משמעות מאיימת. בעצם הפסיקה בוחנת את הסיבות הפנימיות והחיצוניות של המעשה, היא בוחנת בצורה אובייקטיבית והיא קוראת לזה לפי מושג בפסיקה: "לחדור אל הקליפה". עם זה אנחנו יוצאים לדרך. אני עדיין לא שמעתי גם בדיון הקודם על הרקע הזה האם באמת מוצו הניסיונות להשתמש בעבירת הסחיטה הקיימת גם לגבי הסיטואציות הנקודתיות שדיברנו עליהם קודם. אני מכיר את הפרקליטות והמשטרה, הם עושים את זה בהרבה הקשרים, הם מוציאים הנחיות מפורטות כלפי תופעה מסוימת, הם מפתחים טענות משפטיות לפעמים יצירתיות מאוד ובוחרים תיקי דגל מאוד מתאימים. הרי המקרים האלה הם בדרך כלל לא מקרה מבודד של סחיטה מתוספים לזה עבירות נוספות שחלקן קשורות לסחיטה וחלקן יוצאות מעולם הסחיטה. לפעמים עומד איזשהו ארגון פשע מאחורי הדבר. האם נעשו ניסיונות למצוא תיק דגל כדי לבסס הלכה יותר מרחיבה? האם בעקבות זאת היו זיכויים שאך מהטעם - - קודם שיהיו תלונות. אנשים פוחדים להתלונן. ברגע שהורדתם את החזקה - - טלי, הם צריכים את התקווה שיטפלו בהם. אבל ברגע שהורדת את החזקה - - הם צריכים את התקווה שיטפלו בהם. גם היום יש כבר הרשעות על איומים עקיפים, על איום באמצעות אחר. יש גם הרשעות שהפנייה הייתה ביוזמה של - - כמה הרשעות? הכול דוגמאות.

אני עוצר אותך רגע. אני אומר לנציגי הפרקליטות שידברו אחריך הרבה יותר מדוגמאות להרשעות, מעניינים אותי זיכויים או קשיים בהגשת כתב אישום מלכתחילה. כמו שאומרת טלי, אם הבעיה היא שאין מתלוננים, ואני מנסה לייצר עבירה ללא מתלונן זה מעגל שקשה מאוד לרבע. המציאות לא מעודדת תלונה. נכון. מה שאמרה עכשיו לימור זאת הנקודה. השאלה הנשאלת כאן היא למה אין מתלונן. כי אין הרתעה. אם המתלונן היה יודע שאותו עבריין יחטוף מינימום חמש שנים הוא היה מתלונן. אבל הוא יודע שאחרי שלושה ימים הוא יהיה בחוץ.

לכן הוא לא מתלונן. ההרתעה היא לא בחומרת הענישה אלא בוודאות התפיסה. כל המחקרים הראו את זה. נכון. לכן חשוב להתייחס לנקודה של סוגיית המתלונן ולבודד אותה כי להשתמש בחזקה הראייתית כדי לדלג על דרישת המתלונן כי אנחנו לא מספקים הרתעה נגד המתלוננים וכשכבר מתלוננים אלינו אנחנו סוגרים תיקים מחוסר עניין לציבור זה לנבוח על העץ הלא נכון. יש לזה אלף דימויים שאפשר להשתמש בהקשר הזה. אם הבעיה היא במקום אחד ואנחנו מנסים לפתור אותה במקום אחר אנחנו נשקיע את כל המאמצים ובסוף לא נפתור את הבעיה. יש עוד כלים. אני יודע שבחלקם עשו שימוש אבל יכול להיות שלא מיצו אותם. המשפט הפלילי נותן לנו ארסנל שלם של כלים: יש דוקטרינות של ביצוע באמצעות אחר, שאפשר לייחס אחריות למישהו שמישהו אחר ביצע בשמו,

העבירות הנגזרות של שידול וסיוע - - צריך להוכיח שבוצעה עבירה. - - יש לנו היום כלים מטורפים מהאכיפה הכלכלית,

עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. ואני מבין שיש מחשבה לטפל בנגזרת של חברות שמירה שעושות את זה שלא כדין. הכלים שקיימים בחוק המאבק בארגוני פשיעה,

לפי הפסיקה, חלים היום גם ביחס למעגלים שניים ושלישיים גם כשיש מצג שאותו אדם שייך

כלים של אכיפה, שאי אפשר לומר שהמשטרה לא נוקטת את כל המאמצים. יש היום מבצעים מאוד יצירתיים ברמה המודיעינית, לרבות כלים של סוכנים והקמת חברות פיקטיביות וכולי.

בסדר, אין מאה אחוז. אני לא אמור לייצג פה את המשטרה אבל אין מאה אחוז - - כל הכלים שהבאת הם כלים קיימים שלא נותנים מענה,

אז, כנראה, יש פה כשל שצריך לטפל בו. כמובן, גם היום יש לנו אפשרות לעשות חיפוש ללא צו שיפוטי כדי לתפוס מצלמות. זה תיקון חקיקה שעבר לאחרונה בוועדה לביטחון הפנים. מתגנב החשד אצלי שבשל קשיי ההוכחה וקשיים ראייתיים שאגב, קיימים בכל עבירת חשיפה גם בעבירות סמים ובכל עבירה אחרת שהיא מסוג חשיפה יש לה קשיי הוכחה וקשיים ראייתיים. יש הרבה עבירות שצריכים מתלוננים. מדברים פה הרבה על עבירות מין.

מה לעשות משפט פלילי צריך הרבה פעמים מתלונן. ככה בנוי משפט פלילי. כן, אבל פה אין מתלונן. לכן מתגנב החשש שיש פה רצון לעקוף את עבירת הסחיטה הקיימת ולהחיל אותה על כלל הסיטואציות הקלסיות של עבירת הסחיטה, ואגב זה הרוב המכריע. הסתכלתי גם אני על המסמך היפה של השומר החדש, ובסופו של דבר הרוב המכריע של המקרים זה לא הסיטואציות הנקודתיות שדובר עליהן בדיון הקודם, אלא המקרה הקלסי של נטילת דמי חסות שאדם בא ואומר בצורה מפורשת. אני אפילו לא מדבר על המקרים שכבר היום יש בהם הרשעות בפסיקה, שבאים ושמים מדבקה.

בדיוק. ברגע שאין חזקה אין משמעות לכל מה שאנחנו עושים פה. לי אישית בלי קשר, להגיע למצב של עבירה בלי שיש מתלונן זה תלוש,

זה מדרון חלקלק בפלילי גם כשאנחנו רוצים מאוד.

למשל בפרוטקשן שיש בו מספר מאוימים, מספיק שאחד מגיע, תוסיפי את החזקה וזה יקל.

אם אין לי מתלונן זאת בעיה בפני עצמה.

אני רוצה להזכיר מושכלות יסוד בפלילים עם כל הכבוד לרצון שלנו להיאבק בפשיעה ואנחנו רוצים מאוד להיאבק בפשיעה יש לנו דרך להשיג מידעים אחרים. אני לא צריכה לומר לכם את שיטות החקירה שמותר לומר אותן והן לגמרי ידועות כמו האזנות סתר בכל מיני מקומות ציבוריים ששם דברים מתרחשים. גם אז יש צורך במתלונן לפרש מיהו המאוים.

בסופו של דבר השיטה הפלילית היא לא שיטה פטרנליסטית.